מי בעד הרוויזיה, ירים את ידו. תודה רבה לכל חברי הכנסת שנמצאים פה. אנחנו מדברים על רוויזיה על הצעת הסכם בדבר מתן מענק בשל תקופת אבטלה ממושכת, לאור התפרצות נגיף הקורונה בקשה לדיון מחדש לפי סעיף 115 לתקנון הכנסת, ואישרנו אותו.

התיקון המבוקש הוא בהגדרת ימי אבטלה. זה תיקון בהסכם שהגיעו אליו המוסד לביטוח לאומי והאוצר. בסוף ההגדרה הזאת יבוא: "ולעניין זה, יובאו במניין גם ימי האבטלה שבעדם לא שולמו דמי אבטלה, בשל הוראות סעיף 172". אני אסביר סעיף 172 לחוק אומר שבעצם אנחנו לא משלמים דמי אבטלה בעד חמשת ימי האבטלה הראשונים מכל תקופה של ארבעה חודשים רצופים, המתחילים בתאריך הקובע. בתקופה של הקורונה אנחנו בעצם לא משלמים דמי אבטלה רק פעם אחת, על חמשת ימי האבטלה הראשונים, אבל התיקון שאנחנו עושים עכשיו אומר, שיביאו את הימים האלה בכל זאת במניין.

למרות שלא שילמו עליהם דמי אבטלה, הם ייחשבו מתוך הימים שצריך לצבור 100 ימי אבטלה או 100 ימים, שבעדם שילמו מענק הסתגלות. זה ההסכם. מקובל עליכם? מי בעד התקנות, ירים את ידו.

התקנות אושרו, וחמשת הימים ייספרו. תודה רבה, הישיבה נעולה.

ננעלה בשעה 16:13.